אני פותח את הדיון, המשך העסקתן של אוכלוסיות ייעודיות בחברת נמל אשדוד. מדובר בדיון שישי. אמנם כל דיון היה קצר, אבל הראשון התקיים ב-5.8.20, השני

אוקיי, אז תגיד גם אתה כמה דברים, בבקשה. מה שאומר מנכ"ל נמל אשדוד

לא אמרתי את זה. המערך ההסכמי שנוגע לרפורמה בנמל אשדוד הוא מורכב והוא עוסק בסוגיות שהן נוגעות לכל העובדים בנמל שנים קדימה. אנחנו שואפים לקדם את המשא ומתן הזה כמה שיותר מהר, אנחנו חושבים שזה נכון מאוד שהנמל ייערך לתחרות שהיא בפתחנו כמה שיותר מהר. הסוגיה הזאת היא סוגיה בתוך המשא ומתן הזה. אבל לא אמרתי משהו אחר. ואנחנו נדון בה ונחשוב על הפתרונות שבה ונחשוב איך היא מתכנסת, אבל מה שאומר - - - אני לא אמרתי משהו אחר. תקשיב, תשמע רגע מה שאני אומר. אנחנו נתנה את זה בהסכם הכולל, אין שום בעיה, ולכן אתה לא נפגע מזה. יהיה הסכם זה בפנים, לא יהיה הסכם זה לא בפנים.

אתם יכולים לנהל משא ומתן גם שנה וחצי, בעוד שנה וחצי נשכח בכלל מה הייתה הבעיה. אני רוצה לנעול את העניין הזה במסגרת ההסכם הכולל, שאם יהיה הסכם כולל

אתה לא נפגע מהנוסח הזה שאני אומר, האוצר לא נפגע, אין שום בעיה, אני לא מבין למה אתם עומדים על הרגליים האחוריות פה, אין על מה לעמוד. אם יהיה הסכם כולל, כמו שאתה אומר,

אם לא יהיה הסכם כולל הם לא יהיו בפנים, זה הכול. אני אסביר. זה לא עניין של הסכם כולל או לא הסכם כולל. בסוף לא ניתן לנתק את הסוגיה הזאת כי ברור שיש לה השפעות על ההסכם הכולל. הרי ברור שאם אנחנו מתחייבים בצורה כזאת או אחרת על כמות עובדים מסוימת - - - איזה השפעות?

20 עובדים זה השפעות?

מה ההשפעה של 20 עובדים על מכלול של 550 עובדים?

ואני אמרתי, זה לא יפגע. אז אתה לא מכיר את ההסדר שאנחנו הצענו.

זה לא פוגע במכלול של האנשים שצריכים לצאת מהנמל.

מוסיפים את העובדים האלה למסגרת המכלול. זו התרומה של הוועד. התרומה של ההנהלה היא כנ"ל, התרומה שלכם שהם יהיו בפנים במקרה כזה.

אנחנו נכין את הנייר הפעם והיועצת המשפטית שלנו תדבר גם איתכם, גם עם הוועד, גם עם ההסתדרות וגם עם הנמל ונכין נייר כזה לחתימה. אני לא רואה בעיה, אתה לא נפגע, הנמל לא נפגע, הוועד לא נפגע, הדבר היחיד הוא שפותרים את הבעיה הזאת. אני לא מאמין לכם, לא שאני לא מאמין לך באופן אישי, אני לא מאמין לארגון במובן הזה שבעוד שנה אם יהיה הסכם כולל ישכחו בכלל שהם היו קיימים, תתחלף הוועדה, היושב ראש לא יהיה, אנשים זזים, אז אני רוצה להבטיח את זה כבר עכשיו במסגרת ההסכם הכולל. במסגרת. אם יהיה הסכם אז על הכיפק, אם לא יהיה אז לא יהיה. קודם כל אנחנו מאוד מקווים שההסכם לא ייגמר בעוד שנה, אלא בעוד שבועות מספר, אפילו פחות, ככל שניתן. מה שאני מנסה לחדד ולהבהיר, לא ניתן לנתק סוגיה כזאת או אחרת בלסכם אותה. ההסכם הוא הסכם שחי ביחד, יש השפעות צולבות לכל הנושאים, בין היתר לסוגיה הזאת. היא אמנם נשמעת מצומצמת ואולי יש לה פתרונות, אבל ההסכם הוא לא הסכם אחד, הוא כולל מכלול של נושאים.

אתה לא תכניס את העובדים האלה בני ערובה להסכם הכולל, רק אם יהיה ואז נראה.

לא, לא, אף אחד מהם לא ישתמש בהם כבני ערובה. לא יהיה דבר כזה בני ערובה. סגן השר לביטחון הפנים דסטה גדי יברקן:

האוצר לא יעשה מה שהוא רוצה פה, אני מאוד מצטער. סגן השר לביטחון הפנים דסטה גדי יברקן: אוהד, אני חושב שזה טריק של האוצר כל פעם לקראת חתימה להחליף מישהו שיבוא ויתחיל את הדיון כאילו מהתחלה, לא היה שום דבר. תקרא את הפרוטוקול, תעשה חפיפה עם מי שהחלפת אותו לדיון הזה, אתה מתחיל לדבר כאילו אנחנו מדברים בדיון הראשון. אתה כאילו בדיון הראשון. לא, שהיא תכין לנו את הניירות. סגן השר לביטחון הפנים דסטה גדי יברקן: אני מבקש, בנושא הזה, אם העובדים הללו, אני עוד לא מכיר אף עובד בנמל שהתקבל לנמל ונשיא המדינה ושר התחבורה עשו לו מסיבת עיתונאים. האנשים האלה, אתם לא תשחקו בהם, אתם לא תיקחו אותם כבני ערובה, ולא באופן אישי, אם החבר'ה האלה, 31 אנשים, במקרה הזה 26 אנשים כי הוועדה מטפלת בעולים, אם הם לא היו לא היה לכם בן ערובה למשא ומתן הזה. האנשים האלה לא יכולים להיות בני ערובה, אתם פשוט מפספסים את המטרה ואולי גם את שליחותכם. לא, אתם לא נפגעים מזה, אני לא מבין מה אתם רוצים.

מספיק, יאללה, הישיבה נעולה. תעשו את ההסכם הזה ואז נדבר. מספיק, אני לא ארוץ אחריכם כל יומיים-שלושה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:37.